אנחנו פותחים את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה בנושא מענק חימום.

בינתיים אנחנו נעביר הטבה לכל הקשישים הנזקקים שראויים למענק חימום.

ואנחנו עושים את זה כי אנחנו שומעים פה את הקולות של חברי הכנסת, אבל באותה מידה אם היינו מבקשים 200 והיינו לוחצים יותר, אז היינו צריכים לבקש 300. לכן אמרתי, זה עניין של סחר מכר, זה תלוי כמה אנחנו מבקשים. ביקשתם יותר, זה עניין של מקור תקציבי. זה לא עניין של מקור תקציבי. ביקשנו 200. והורדנו 200 כי זה סחר מכר. המילה סחר מכר, חברת הכנסת רייטן, זה נשמע משהו שלילי ואני חושב שאת עושה מצווה. את אמרת שפה עושים מצוות. זה עושה מצווה לקשישים, לאנשים מסכנים שקר להם בחורף, אז זה לא סחר מכר. סחר מכר מול האוצר. תגידי משהו באנגלית.

זה יישמע פחות. כי באידיש סחר מכר נשמע מאוד קומבינה כאילו. לא, זה לא קומבינה. זה מה שאני מתכוון שתבהירי, שזה לא קומבינה.

מה שאני מתכוונת זה שבעצם הכעס שלי הוא על האוצר. הרי המהות, בסוף הרי אנחנו רוצים - - - אנחנו רוצים 200 ומקבלים רק 100. ברור.

היינו צריכים לבקש 300, היינו מקבלים 150, למה הם הורידו אותנו ב-50%. היועצת המשפטית תקריא את הנוסח. אנחנו נמצאים בסעיף 19 לחוק ההתייעלות. בנוסח הכחול היה לנו רק לגבי 2023. זאת תהפוך להיות פסקה 1 ואנחנו נגיד שבתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023), יקראו את סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, כך שבמקום "6.4%" יבוא "8.51%". זה מה שמגלם את ה-200 שקלים שניתנו כמקדמה ועכשיו הפכו להיות מענק, ואז אנחנו מוסיפים את פסקה (2) וכותבים: בתקופה שמיום 1 בינואר 2024 עד 31 בדצמבר 2024 יקראו את סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, כך שבמקום "6.4% מהסכום הבסיסי" יבוא "סכום של 700 שקלים" כלומר המענק בשנת 2024 יהיה 700 שקלים, לא נגזרת מהסכום הבסיסי, ואנחנו מתקנים את הסעיף כך שזה יהיה נכון. אם יש עוד תיקוני נוסח שנצטרך, אני רק אומרת שנעשה את זה, אבל אנחנו קובעים שהמענק הוא 700 שקלים. בסעיף 20(ו) שקובע את התחילה ואת התחולה, אנחנו אומרים - (ו) סעיף 14ב(1) לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 19, יחול על מענק חימום המשתלם בעד שנת 2023, - ואנחנו עושים פסקה נוספת שאומרת סעיף 14ב(2) לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 19 לחוק זה יחול על מענק חימום המשתלם בעד שנת 2024. יש הסתייגויות. השאלה אם הם עומדים על ההסתייגויות?

בבקשה את ההסתייגות של חברת הכנסת עאידה. כפי שאמרתי גם בדיון הקודם שהתקיים סביב הנושא ובפתיחת הדיון הזה, אני מברכת על כל תוספת שהיא מגיעה באמת אל האזרחים, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על אנשים בגיל ובמצב סוציו-אקונומי שמחייב אותנו כחברה וכמדינה כן לעזור ולתמוך. אנחנו דיברנו רבות גם על השינויים באקלים וגם על הצורך שיש לנו חורף יותר ארוך ואנחנו מדברים על מענק חימום. לא מזכירים את מענק קירור, כי גם הקיץ הישראלי הופך למצב בלתי נסבל. בפרט בעכו באזור הים מאוד חם. נכון, ואחוזי רטיבות מאוד גבוהים כך שזה בלתי נסבל. בהסתייגות שאני מגישה מאוד חורה לי שאנחנו מדברים על שנים במקום לדבר על תוספת שתהפוך לתוספת קבועה. אני בטוחה שבתחילת 2025 או תוך כדי 2024 יגיעו אלינו מהאוצר ונתחיל להתמקח איתם מחדש, כי בסופו של דבר התוספת הזו מוגבלת בשנים. אני רוצה להפוך אותה לתוספת קבועה שיכול להיות שלא נצטרך לקיים עוד דיונים, לפחות שיהיה ברור.

האוצר יגיד לי עכשיו, אבל אם לא תקבלי את הסכום שאת רוצה? יכול להיות שירצו להוסיף ב-2025. מה שתבואו ותבקשו להוסיף, תאמינו לי, לא אתנגד ונברך על זה. אני מדברת על לפחות שזה יהיה מעוגן בחוק שזאת תהיה תוספת קבועה עכשיו. טוב, אז אנחנו ניגש להצבעה על ההסתייגות של חברת הכנסת סלימאן. שזה בשם כל סיעת חד"ש-תע"ל לפי החתימות שהעבירו לנו.

לפני שאני ניגש להצבעה אני רק רוצה להגיד שבעיקרון, בעזרת השם פה בוועדה, ואם את חברה בוועדה או אפילו לא, את יכולה לבוא. במשך השנה אנחנו נבוא וננסה לתקן את הדברים האלה, אבל לגבי ההסתייגות אנחנו עושים הצבעה בעד או נגד. אני רוצה לחסוך עוד דיונים ועוד דיונים. יש הזדמנות, בוא נכניס את זה.

כי זה לא ילך. איפה לא ילך? נעזור לו ללכת. נעזור לך. מה שתרצה אנחנו עוזרות לך. עד 2024 כיסינו, נכון? אז בתוך שנת 2024, אני סתם אומר, לא מתחייב. אני מניח שאני ואתם פה נבוא עוד פעם ונדרוש בתקציב הבא או אפילו בהמשך השנה, אבל אני לא מתחייב כי התחייבות חייבת להתקיים ואמירה והמלצה יכולה להיות. עכשיו אני ניגש להצבעה על ההסתייגות של חברת הכנסת סלימאן. מי בעד ההסתייגות? 2 בעד. מי נגד?

הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. אתם לא רוצים שהם יגדילו את זה? אתם חושבים שזה יוצא מהכיס הפרטי שלנו? יש פה תקציב שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. אני לא רוצה תמיכה לכל ילדי החינוך המיוחד? עכשיו זכות ההסתייגות לחברת הכנסת רייטן. לנמק את ההסתייגות. תודה אדוני היו"ר. אני חושבת שיש פה בלבול. בוועדה הזאת אנחנו אמורים לייצג את האנשים שלא יכולים להיות מיוצגים על ידי עורכות דין מאוד בכירות כמו טלי גוטליב. אנחנו צריכים להיות להם פה, ואנחנו לא צריכים להיכנע לתכתיבי האוצר.

את לא יכולה לאשר מה שאין לך. אני לא מתווכחת איתך וגם לא אגיע לטונים האלה, כמה שאני אשתדל.

שאתם מרימים ידיים ואתם רפים ואתם חלשים. בממשלה שלכם אישרתם 608. היו"ר שלנו נתן 800. אתם יכולים לדרוש יותר אבל התקציב הזה הוא לא עבור

התקציב הזה, והנה גם פה אתם לא מייצגים את השכבות החלשות באמת, כי אם הייתם רוצים, הייתם עכשיו דורשים שיהיה פה יותר כסף, ואני מעריכה את אדוני היו"ר. אני מעריכה שאתה עושה מאמץ. אני אומרת לך שוב שזאת ההזדמנות. חבל, אתם נכנעים לתכתיבים של האוצר. אנחנו שומעים פה מילים גדולות. אנחנו לא רואים מאחוריהם שום דבר, ורק אנחנו כאן כדי לעזור לאוכלוסיות החלשות. אגב, קרה כאן בדיוק ההיפך ממה שקרה בדיון הקודם שרק לפני רגע סיימנו כאן. קודם לכן ישבנו ואמרתם, הצלחנו לעשות הוראת קבע לחמש שנים. הוראת שעה לארבע שנים. פה כשלוקחים את הכסף מהמעסיקים זה הישג. אתם מבינים את האבסורד? אולי זה קשה לשמוע את זה אבל צריך לומר את האמת. לא קשה לי, אני רק רוצה להגיע להצבעה. כשאתם לוקחים כסף ממעסיקים, אתם מתגאים בהישג של הוראת שעה לחמש שנים או ארבע שנים, וכשאנחנו מאריכים מענק חימום לאוכלוסייה חלשה, אתם מתגאים בזה שהצלחתם לעשות הוראת קבע לשנה. זה אבסורד ולכן יש פה מקום שבו אתם צריכים להתעקש יותר. זה התפקיד שלכם בוועדה הזאת. תודה רבה, אנחנו ניגשים להצבעה. בעצם כל מה שנומק כרגע זה שש הסתייגויות שאני אציג. ההסתייגות הראשונה, למחוק את התוקף של "31 בדצמבר 2023". אפשר להצביע. מי בעד ההסתייגות? 2. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. ההסתייגות השנייה מבקשת שבמקום "8.51 מהסכום הבסיסי" זה יהיה 25% מהסכום הבסיסי. מי בעד ההסתייגות? 2. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. הסתייגות שלישית של מפלגת העבודה מבקשת שבמקום "8.51 מהסכום הבסיסי", בעצם זה יהיה מנגנון של הצמדה למחיר החשמל שייקבע על ידי הביטוח הלאומי ונציגי הגיל השלישי. מי בעד ההסתייגות? 2. מי נגד? 5. מי נמנע?

הצבעה

פעמיים בשנה בסכום של 8.51 מהסכום הבסיסי. מי בעד ההסתייגות? 2. מי נגד? 5. מי נמנע?

הסתייגות נוספת מבקשת שמשנת 2024 ואילך גם ישולם מענק מוגדל. מי בעד ההסתייגות? 2. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. ההסתייגות האחרונה מבקשת שהסכום יעלה בכל שנה על פי החלטה של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. מי בעד ההסתייגות? 2. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. אתם לא יודעים על מה אתם מצביעים. זה סתם עם ראש בקיר. אני רק אגיד לפרוטוקול שהוגשו לנו לוועדה הסתייגויות גם של סיעות יש עתיד והמחנה הממלכתי. הם לא נמצאים פה.

יש עתיד פה, יסמין. שתנמק את ההסתייגויות שלה. יש עתיד, בבקשה. כמה הסתייגויות? עשר הסתייגויות. יש לך דקה לנמק את ההסתייגויות שלכם.

את לא חייבת לנמק אבל אם רוצה, תנמקי. רציתי לנמק על החוק הקודם. לא, בחוק הזה אנחנו עוסקים עכשיו. בסדר, אין בעיה, אז בוא נצביע. תקריאי את ההסתייגויות ונצביע. אני מקריאה. ההסתייגות הראשונה של יש עתיד, הם מבקשים שבמקום "בתקופה שמיום תחילתו" יבוא בתקופה שתחילתה ביום תחילתו. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. הסתייגות שנייה מבקשת למחוק את התוקף של "עד 31 בדצמבר 2023". מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה, במקום "יקראו" יבוא יראו. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה מבקשת במקום "8.51 הסכום הבסיסי" שזה יהיה שכר המינימום במשק. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה, להוסיף בסוף הסעיף, מטרת סעיף זה היא למנוע מקשישים למות בביתם עקב תנאי מזג האוויר. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה מבקשת להוסיף בסוף הסעיף, ובסופו יבוא ובלבד שעדכון הקצבה יהיה לפי הצמדה למדד עליית מחירי החשמל. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. הם רוצים להוסיף בסוף הסעיף, ובלבד שהקצבה תספיק ל-200 שעות מיזוג אוויר בחודש. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. להוסיף מטרה, ובלבד שאף קשיש לא יצטרך להתבלט אם להדליק מזגן בעקבות קושי כלכלי. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. לגבי סעיף התחילה הם רוצים למחוק את התוקף ולקבוע ואילך. מי בעד ההסתייגות? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. הם מבקשים שזה יחול גם על כלל נכי צה"ל.

2. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה.

הצבענו על ההסתייגויות של סיעת העבודה ויש עתיד. אני קיבלתי זימון לעשות רוויזיה בשעה 13:30. אני מבקש עכשיו להצביע, בדקה הזאת. מי בעד הצעת החוק תוספת למענק חימום? מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים.

פה אחד אושרה הצעת החוק למענק החימום. הישיבה ננעלה בשעה 13:28.